לאנשי הממלכה, ואנחנו שמחים שבתוכם יש לנו את מנכ"לית משרד המשפטים, את אמי פלמור. צריכים לדעת שמעבר להיותה מנכ"לית היא גם היתה יושבת-ראש הוועדה שהחוק הזה בנוי על המלצותיה. החוק הזה הוא חוק ממשלתי, יש לנו שתי חברות כנסת שהגישו הצעת חוק פרטית שהמדינה אימצה בינתיים רק שני-שלישים, שליש אחד עדיין לא. אדוני, צריך להגיד לזכותה של המנכ"לית - - - רגע, אנחנו נגיע לזכויות שלה. בזכותה, בדיון בכנסת הקודמת, הבנו שלא נקדם אף פעם הפללה בלי שיקום. תכף, אני רוצה להגיע לזה עוד מעט. המנכ"לית נמצאת איתנו ואנחנו שמחים, כי היא היתה יושבת-ראש הוועדה. מה שאנחנו משבחים אותך זה מה ששייך להיסטוריה, אבל אנחנו רוצים לשבח אותך גם על זה שהיית יושבת-ראש ועדת היישום. לא הייתי, בלשון עבר, אני עדיין. אמרתי, קודם היו תשבחות על העבר, עכשיו אנחנו משבחים אותך על ההווה ועל העתיד. נרצה לשמוע אותך לפני שניתן לגופים אחרים. אנחנו מברכים גם את כולם, והמשטרה אצלנו זה בתוך הממלכה ולכן אתם מבורכים. מבורכים הגופים שמצטרפים אלינו אני לא אפרט אותם, הסניגוריה וכל האחרים וגם האחרים שמצטרפים אלינו, מי שיתמוך בחוק ומי שאולי לא יתמוך בחוק. לקראת הסוף אנחנו ניתן לכם לדבר, כאשר לא יהיה צילום. הם לא יצולמו. למי שיש בעיה גם שישמעו את קולו, שיגיד לנו מראש. אנחנו נפתח בדבריה של אמי, שאנחנו תמיד אוהבים לשמוע אותה. הייתי מבקש שבסוף הדברים שלך שתהיה לנו תשובה על שני דברים: א', יצירת החוק והחשיבות שלו שאני רואה כחשיבות גדולה מאוד. אולי לא כולם מסכימים, אבל אני רואה את זה כחשיבות גדולה ולכן נשמח לשמוע אותך; ובעיקר-בעיקר, את יודעת שאני לא אוהב לחוקק חוקים שאני יודע שהם יהיו אות מתה

בלי שיש תקצוב, זה אות מתה. נרצה לשמוע על הנושא הזה של התקצוב כי יישום החוק כשלעצמו דורש תקצוב, דורש תקנים, אולי דורש דברים נוספים. דבר נוסף, ברגע שזה יהיה אסור ומקורות פרנסה של קבוצת נשים שזקוקה לעזרה וסיוע - - - וגברים. וגם גברים. לא יהיה להם מקור פרנסה ויצטרכו לדאוג להם, לראות איך זה מטופל, לא לזרוק אותם לרחוב עשינו חוק, אתם לא מעניינים אותנו, אתם נזרקים לרחוב. הרי כל הרעיון הוא בדיוק הפוך

ולאפשר להם בסופו של דבר להשתלב בחברה ושיוכלו לפרנס את עצמם. גם זה דורש תקציבים לא מעטים. אמי, המיקרופון לרשותך.

אני מתנצלת מראש, באתי לזמן מאוד קצר כי אני צריכה להיות בוועדה אחרת. אם כבר אדוני התחיל בברכות, הוא ירשה לי לברך אותו ואת ועדת החוקה, כי שרת המשפטים, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ואנוכי זה עתה חזרנו ממסיבת עיתונאים שבה הודענו על כך שמדינת ישראל התקבלה לארגון ה-FATF, הארגון העולמי שעוסק במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. ישראל היא המדינה ה-36 שהצטרפה. מעט מאוד מדינות זוכות לשבת סביב השולחן החשוב הזה, זה אירוע מאוד חשוב לכלכלה הישראלית, אירוע מאוד חשוב למאבק הישראלי במימון טרור. אלמלא שיתוף הפעולה המדהים תהליך שלקח שנתיים אינטנסיביות עם ועדת חוקה, עם אדוני בראשה, כדי להעביר את תיקוני החקיקה הנדרשים,

אני לא אזכיר אותם פה ולא אבזבז את זמנה של הוועדה הזאת, זה לא היה קורה. ישראל התקבלה ואף דורגה השלישית בעולם באפקטיביות, אחרי ארצות ואנגליה - - - וואוו, אנחנו שמחים מאוד. בהחלט אירוע משמח והזדמנות להגיד תודה. אז יש שכר לפעולתך. לא תמיד זוכים שהשכר יהיה עוד בימינו. ככה זה כשעובדים בשצף קצף. אני בהחלט גאה בעבודה שנעשתה במשרד המשפטים. אני מסתכלת על לילך, מהמחלקה הפלילית, מכיוון שגם הם לקחו חלק. כל משרד המשפטים נרתם לדבר הזה, 25 גופים ממשלתיים ורשויות ממשלתיות. מה פירוש משרד המשפטים? לילך וגבי הם מוועדת חוקה בכלל. הן ישנות פה ואוכלות פה. באתי לפה כי היה לי חשוב לבוא ולדווח. קיבלתי לעמוד בראש ועדת היישום, ויישום זה הצד החזק שלי. תוך שבוע-שבועיים אנחנו מתכוונים להציג את התוכנית המסודרת. בשבוע שעבר קיימנו ישיבה עם נציגי משרד הבריאות, משרד הרווחה,

הביטוח הלאומי שהיה אמור להגיע ולא הגיע,

המשטרה, משרד החינוך, כל הגורמים שאמורים לתת לנו את התוכניות ואת התקציבים שיועדו אצלם לצורך קידום התוכנית הזאת. חשוב לי להבהיר לוועדה, מכיוון שדיברנו על זה גם במהלך העבודה בצוות הבין-משרדי, שהתהליך שאנחנו צופים ואני מודה לחברת הכנסת מועלם על ההכרה בזה שלא התעקשנו סתם בזמנו, כשאמרנו שאי אפשר רק לחוקק. אבל ההכרה של כל הגורמים שעוסקים בדבר היא שאנחנו לא עומדים בפני יציאת מצרים.

זה לא שביום אחד נקום בבוקר, יהיה חוק חדש ו-10,000 נשים וגברים שעוסקים בזנות

אלא מדובר באיזשהו תהליך מדורג. מדובר בסדרי גודל של כמה מאות אנשים בשנה, זה הצפי. אני אגיד יותר מזה, אנחנו גם מקווים שבמקביל אנחנו נראה בעיקר פחות כניסה לתחום העיסוק הזה. לכן התוכנית שאני עומדת בסופו של דבר להעלות על הכתב ולהציג בצורה מסודרת לשרת המשפטים ולממשלה היא תוכנית שמאגמת כלים ותוכניות, שכבר היום קיימות, כלים ותוכניות שאני גאה להגיד שהממשלה במהלך שנתיים שאנחנו עוסקים בצורה אינטנסיבית תקצבה והוסיפה והרחיבה, שירותים שהורחבו,

בעיקר במשרד הרווחה ובמשרד הבריאות. אני אגיד יותר מזה, כשאנחנו מסתכלים בצורה פרגמטית על זה, אנחנו בעצם על ספו של תקציב נוסף 2020 ממש בפתח. אנחנו מתוקצבים על 2018 ו-2019 ואנחנו מכינים את התוכניות בדיוק של מה להרחיב בשנה הקרובה, בין אם זה תקציב חד-שנתי או דו-שנתי אנחנו לא יודעים אנחנו מניחים שנמצא את עצמנו באמצע שנת בחירות. אני אגיד מעבר לזה, לאורך כל הדרך אני בדיאלוג עם האוצר, עם אגף תקציבים, ואני זוכה לשיתוף פעולה. אני אופטימית גם מלידה מצב שאי אפשר לשנות אותו אבל גם ספציפית בהקשר הזה. יש לי התחייבות לקבל גיבוי לתוכניות שדובר עליהן לאורך כל הדרך. אני אגיד שביקשתי בזמנו מראש אגף התקציבים, שאול מרידור, להקפיד על כך שנציגי אגף תקציבים יישבו איתנו בזמן שאנחנו עובדים בצוותים האלה ולא יגיעו רק בסוף. אני רואה שינוי בהקשר הזה ושותפות הרבה יותר אינטנסיבית. כמו שאתה יודע, אני עוסקת בוועדות נוספות ויש לי הזדמנות לחוות את הדבר הזה. אני מקווה שברגע שנגבש את כל המיפוי הזה ואת השורות התקציביות לכל תוכנית, העלויות שלה וההרחבה שלה, והצפי של המשרדים השונים ביחס להרחבה הצפויה או הנדרשת, תהיה לנו תוכנית שנוכל להציג אותה בפני הממשלה. איך הדבר הזה ימשיך אחר כך אני לא יודעת ואני לא יכולה להתחייב בעניין הזה, אבל בסופו של דבר זה התהליך. גם נציגות ייעוץ וחקיקה שיושבות כאן ישבנו איתנו בוועדה הזאת והסבירו את הצרכים החקיקתיים הבוערים.

עשינו כמיטב יכולתנו ואנחנו עובדים הכי מהר שיש. התכוונת, אם הבנתי, שתוך השבועיים, עד שתעשו את מסיבת העיתונאים, יהיה לך כבר את כל מה שפירטת עכשיו?

וואוו. אז אם חשבתי להעביר את החוק היום, אנחנו נמתין את השבועיים האלה? זו החלטה שלכם, אני לא מתערבת בעבודת הכנסת. אני מציעה שעל סמך הדבר הזה נשאף להעביר אותו בוועדה. יש שתי אפשרויות או שלא נעביר את זה, כי יש לנו עדיין עוד הרבה סוגיות מהותיות או שאם נאשר אותו, אני אגיש רביזיה עד שנשמע את הממשלה. ההתחייבות שלי תסלחו לי קצת על חוסר הצניעות, אבל המשרד שלי, וגם אני במחויבויות שלי, אנחנו מאלה שעובדים הכי מהר בממשלה. אצלי ועדות מתחילות, נגמרות, יש המלצות קונקרטיות,

אנחנו מאוד מקפידים על הדבר הזה. שרת המשפטים לא מניחה לנו בלי להיות מעשיים ולא רק תיאורטיים. אבל אני תלויה פה בכל זאת ב- - - מאחר שיש לך שותפים ואת האוצר, ואנחנו יודעים שלאוצר יש "ראייה רחבה", מה שנקרא, אני אומר את זה בציניות. יעל אגמון היא זו שמלווה אותנו, היא ישבה איתנו בוועדה. אני רוצה להגיד שאנחנו מתואמים. במקרה אתמול דיברתי עם אביגדור קפלן, מנכ"ל הרווחה, ואני מתואמת גם איתו גם עם מנכ"ל משרד הבריאות. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לאסוף את החומרים ולהציג אותם בצורה סדורה וגם לנתח אותם בצורה סדורה, כדי להגיד איפה אנחנו עומדים. בסוף אנחנו נמצאים באיזושהי מסגרת. שוב, חשוב לי להגיד, אמרתי את זה לאורך כל הדרך, גם לחברת הכנסת לביא, שלא מדובר באיזה מהלך אולטרה-דרמטי. בסוף מדובר בלהבין איך עקב בצד אגודל צריך להרחיב מענים שכבר קיימים לערים נוספים, להרחיב מענים קיימים כדי שייתנו מענה לקבוצה יותר גדולה. בתהליך שבו אנחנו על סף של תקציב נוסף, שבמסגרתו אפשר יהיה לתגבר את כל ההמלצות האלה, כלומר הן כבר ייכנסו לתוך תהליכי העבודה הסדורים של המשרדים השונים. נמצאת פה יעל גור ממשרד הבריאות, אני רואה נציגות של משרד הרווחה לא הנציגות שהיתה אצלי בוועדה,

שיודעת לייצג את משרד הרווחה. אנחנו מדברים, אנחנו מתואמים, אמורים לעבור טבלאות אקסל, לעשות בזה סדר ולתרגם את זה לשפת אנשים קוראי עברית פשוטה, לא אקסל. אני מתחייבת שנעשה את זה כמה שיותר מהר, אני מעריכה שתוך שבועיים - היועצת שלי שמטפלת בזה, סוזן ===, שלא נמצאת פה. היא אמורה ללדת בסוף החודש וכבר הגשתי בקשה לבית משפט להאריך את המועד של ההיריון הזה, כדי להשלים את כל המשימות. היית מביאה אלינו, יכול להיות שאנחנו היינו מחליטים... לדעתי היא כבר בחודש ה-12, כי כל רגע יש עוד משימה ועוד משימה. אנחנו מתכוונים להשלים את זה, כרגע זאת המשימה הבוערת על השולחן שלי ואני מאמינה שנוכל לדווח על השלמת העבודה. אמי, כרגיל, אנחנו תמיד שמחים

אבל זה לא מפריע לנו פה להתקדם עם הצעת החוק. זה שיקול דעתה של הכנסת. לא הבנתי, אני אמרתי בדיוק הפוך. מה פירוש "מפריע"? בדיוק הפוך, אני אמתין. אם מדובר על שבועיים, החוק יאושר אחרי שהיא תממש את כל מה שהיא אמרה עכשיו. אני יודעת שכשהיא אומרת,

והיא גם מבצעת. אך מאחר שיש לה כמה שותפים, אנחנו רוצים ללכת על הצד הבטוח. אני מפעילה לחץ על כל השותפים. אדוני היושב ראש, אם הבנתי נכון את מה שאמרת, נגמור את הדיונים בוועדה, נצביע, ואז אדוני יגיש רביזיה.

האופציה הראשונה אם באופן תיאורטי נצליח היום, כי יש לנו גם כמה נושאים עקרוניים, לגמור את הכול ונוכל להצביע, נצביע ואני אגיש רביזיה. אם לא, תהיה עוד ישיבה ולישיבה השנייה אמי כבר תדע מראש, תבוא ותהיה איתנו כל הישיבה, כולל בהצבעה. זה יהיה כבר אחרי שהיא תפרוט לנו את הכול ונראה שאכן החוק הזה אינו אות מתה , אלא חוק שהולך ומתממש עם כל התקציבים שנדרשים. שוב, בדרוגים שאפשר. אני חוזרת על זה רק משום שחברת הכנסת לביא לא שמעה אני חייבת להגיד לזכות משרד הבריאות ומשרד הרווחה, שמאחר שאנחנו עוסקים בדבר הזה כבר כמעט שנתיים, המענים נמצאים כבר בתהליכי הרחבה,

כבר יש תוכנית בפריסה, בערים נוספות, בדברים שאנחנו עוסקים בהם. לכן חשוב לי לומר שלא מדובר עכשיו בלהביא סכומי עתק ודברים חדשים, אלא איך לחזק תוכניות קיימות, איך להרחיב תוכניות קיימות

ולהיות בתוך תהליך מתמיד שנותן מענה ככול שאנחנו נראה ביקוש. הצפי הוא שתהיה הצעת מחליטים? זו התוכנית המקורית שיצאנו איתה לדרך וזה המהלך הראשוני. ברגע שהם גם יעשו מסיבת עיתונאים זה גם אלמנט מאוד מחייב. אני צריכה ללכת.

בוועדת הקליטה אני מדווחת על דוח אחר, דוח על מיגור האלימות נגד יוצאי אתיופיה. אם תסיימי שם מהר ואנחנו עוד נשב פה, נשמח לדבר איתך.

זו הזדמנות להגיד לך שוב תודה רבה על כל ההובלה של הנושא ברמה המקצועית. תודה לכל חברות וחברי הצוות שנמצאים פה. יישר כוח ותודה. אנחנו נרד קצת מהאולימפוס, ובאמת יישר כוח עצום לאמי ולצוות. היא גם יודעת מה היא עושה וגם מוודאת שזה יתממש.

לקבל קצת יותר ביטחון שאכן החוק הזה לא יהיה אות מתה. מהישיבה הקודמת נשארו שניים שלא דיברו על העיקרון.

נתחיל לקרוא את הצעת החוק ואז תהיה התייחסות לסעיפים. חגית, מהסנגוריה הציבורית, לא זכית לדבר. אם תרצי לדבר באופן כללי, זכותך.

נשים עובדות, היתה. ואם תרצי לדבר באופן כללי, תוכלי. אם תרצי לדבר על סעיף ספציפי, תחכי שנדבר על הסעיפים ואז תדברי. אני אדבר גם לא פופולרי וגם קצר. הסנגוריה היתה חלק מוועדת פלמור וכתבה גם דעת מיעוט בחלק הפלילי של הוועדה. חשוב לי להגיד מה החששות שלנו ולנסות להסביר אותם ממש בקצרה. אני חושבת שגם אם הם לא יתרמו להפסקת מהלך החקיקה, הם צריכים לתרום להבניה של החקיקה בצמתים שבהם צריך יהיה להכריע. אני אומר למה אנחנו מתנגדים. אנחנו סקפטיים מהרעיון שהחוק הזה יוביל לצמצום של צריכת הזנות ושל שירותי הזנות בארץ. אנחנו לא בטוחים שנתונים שמובאים גם ממה שקורה במדינות צפון אירופה מלמדים על הדבר הזה, מה גם שזו תופעה אחרת בצפון אירופה, כי רוב הזנות שם היא זנות לא מקומית. להבנתנו כיום בארץ רוב הזנות היא זנות מקומית ולכן אי אפשר יהיה ליצור מצב שלא תהיה הגירה של נשים שמבקשות לעסוק בזנות. קבוצת האנשים שעוסקים היום בזנות היא קבוצה שתישאר וצריך יהיה למצוא לה אלטרנטיבות ככל האפשר. יותר מזה, גם התופעות החברתיות שגורמות בסופו של דבר לנערות ובני נוער להגיע לזנות הן תופעות חברתיות שנשארות בארץ וימשיכו עם הדינמיקה שלהן. לכן החשש הגדול שלנו הוא שהמטרה של החוק לא תושג, אבל מה שכן עלול להיות זה שורה של בעיות חבריות שצריך לחשוב עליהן:

להערכתנו, הקבוצה שהכי תיפגע זה הנשים והאנשים שעוסקים בזנות. אני אומר שלאורך כל דיוני הוועדות היו שתי קבוצות חשובות שלא נשמעו קולם של אנשים שעוסקים בזנות - - - נשמע כאן. בוועדה כאן נשמע. עכשיו בוועדה כן, אבל לאורך כל דיוני החקיקה בשנים שהיו קודם הם לא נשמעו, ולכן אולי חשוב לתת להם במה רחבה יותר. זו פעם ראשונה שיש התארגנות של נשים בזנות וראיתי גם שיש דף עמדה של טרנסג'נדרים בזנות או טרנסג'נדריות בזנות. הקבוצות האלה הן קבוצות שלא נשמעו. חגית, גם בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי וגם בתת-הוועדה, הם נשמעו בכל דיון.

הייתי בהרבה דיונים בוועדה, היה מאוד-מאוד קשה בוועדה למעמד האישה להביע עמדות שמנוגדות לכיוון של החקיקה. אני בעצמי הרגשתי את הקושי הזה ואני מניחה שאנשים שיש להם עוד פחות ניסיון בכנסת - - - הגעת לוועדה שאני עומדת בראשה ולא קיבלת רשות דיבור? כן, יותר מפעם אחת. ביקשת רשות דיבור ולא קיבלת רשות דיבור? הייתי יותר מפעם אחת בוועדה, ראיתי את האווירה שבה התנהלה הוועדה, ראיתי ניסיונות של אנשים לבטא התנגדויות לחוק וקושי מאוד גדול לעשות את זה. זו היתה האווירה, אבל זה לא הדיון כרגע.

אדוני, כולנו באים לפה לעבוד - - - עזבי. אבל אני שומעת פה דברים, יש מוזמנים לדיון, יש אנשים שמבקשים גם כשלא הנושא נמצא והם מקבלים את רשות הדיבור והם יושבים פה סביב השולחן. אני גם אומרת לאדוני שיש כבר תאריך שנקבע על פי בקשת הקהילה לקבוע דיון נקודתי על המקום של הקהילה הטרנסג'נדרית, את מוזמנת לבוא ולהשמיע. הדיונים מתקיימים אחת לשבועיים במנעד הנושאים השונים וכל מי שיושב פה ומכיר את עבודת הוועדה אני חושבת שאולי תסייגי קצת את דברייך, ברשותך. הקבוצה השנייה וזה עוד פחות פופולרי ממה שאמרתי קודם של אנשים שבקושי נשמעו במהלך החקיקה הזאת הם צרכני הזנות. מאוד קל לבטל את כל הקבוצה הזאת ולתאר תמונה של חבורה של גברים אלימים ומחפצנים, אבל בתוך צרכני הזנות ואלה כן דברים שנאמרו, אומנם בגסות, בוועדה של עליזה לביא יש גם קבוצות של אנשים שזו כנראה הדרך שלהם להשיג איזושהי יכולת למיניות ואינטימיות גופנית. צריך לראות שלא כולם יכולים להשיג את הדברים האלה שלא באמצעות זנות, וצריך להבין שיש כאן החלטה של

לפגוע באפשרויות האלה של אנשים מבוגרים, נכים, לא יודעת מה, שכך או אחרת לא מצליחים למצוא מיניות בדרך אחרת. הדבר השלישי שמאוד מדאיג אותנו גם היום הזנות אינה תופעה שהיא פופולרית, היא תופעה שנמצאת בעולם האפור של החברה במדינת ישראל. החשש הוא שסוג כזה של חקיקה, מאחר ובהכרח הוא ייקח את התופעה הזאת וישים אותה במקום שהוא יותר נסתר, יהדק את השליטה של גורמים פליליים בתופעה של הזנות וייצר מערכת חזקה יותר של פליליות נגד התופעה. בסופו של דבר החשש הגדול ביותר שאני יכולה לשים כאן במרכז החדר הוא שהחקיקה הזאת, על כל כוונותיה הטובות ואין לי ספק שיש הרבה מאוד כוונות טובות בבסיס החקיקה הזאת תייצר מצב שהחוק מחליש קבוצות אוכלוסיה שהן ממלא מוחלשות חברתית וכלכלית. בתוך קבוצות האכולוסיה האלה צריך לחשוב על שתיים, גם על האנשים בזנות וגם על צרכני זנות מהאוכלוסיות החלשות ביותר, כדי שלא יהיה מצב שהאכיפה תהיה בעיקר כלפי אנשים עניים יותר שצורכים זנות שהיא פחות אקסקלוסיבית. תודה. ניצן, את כבר דיברת בישיבה הראשונה - - - לא ביקשתי לדבר, אני רק נרעשת מהתפקיד של הסנגוריה להגן על זכותם של גברים למין.

ניצן, לא כך. אוי ואבוי אם חגית לא היתה אומרת מה שהיא מרגישה או חושבת או מה שהסנגוריה חושבת. זה הדיון. רוב הדוברים הרי דיברו בעד החוק ועל החשיבות שלו. בסדר, שומעים את הדברים ואנחנו נתקדם. כפי שאמרתי, בדיון הכולל, לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את הצעת החוק,

נשים עובדות.

אני לא יכולה לעבור על זה בשתיקה, משום שיושבת פה נציגת הסנגוריה הציבורית - - - לא,

הנחת העבודה של הסנגוריה הציבורית היא שגברים יכולים - - - עליזה,

את לא הולכת ראש בראש עם הסנגוריה הציבורית. אבל, אדוני, לא מדובר פה על אדם שאומר דעה פרטית. יש פה נציגת סנגוריה ציבורית שאומרת דברים כאלה, וזה מקומם. ואם זו עמדתם, אז מה? אז אולי מישהו אחר ייצג את הסנגוריה הציבורית.

אני רוצה לדעת אם הסנגוריה הציבורית חושבת כך או שהיא מדברת מטעם עצמה.

היא אף פעם לא מדברת מטעם עצמה,

היא כול כך ותיקה ומדברת כול כך בעדינות. באמת,

ר', בבקשה. לאחריה אלישע אלכסנדר. גם משמיצה וגם מדברת בשפה הזאת. הבנתי עם מי יש לי עסק. ר', בבקשה. תנסו לקצר כי אנחנו רוצים להגיע לסעיפי החוק. תודה רבה לחגית. פעם ראשונה שאני שומעת ממישהי שסוף-סוף מביעה עוד דעה. אכן לא שומעים אותנו. זה הוכיח את עצמו עכשיו, לפני מספר דקות. כל מה שאמרת אני באמת אומרת המון המון תודה. עד עכשיו לא שמעו אותנו. הרבה בנות לא פה, הן רוצות לשמור על דיסקרטיות. הן המון. הן לא מעוניינות להיחשף. טוב להן,

אז הן לא בסדר בראש? הן לוקות בנפשן? הן לא. אני מכירה נשים אקדמאיות שעוסקות בזה, אני בשיח איתן יום-יום. הן רוצות עוד כסף, צריכות עוד כסף, אימהות חד-הוריות צריכות עוד כסף לילדים שלהן. לא מתאים להן להיות מנקות, לא מתאים להן להיות בסופרפארם, לא מתאים להן לעבוד בבנק טפחות, לא מתאים להן לעבוד בביטוחים. יש הרבה דברים שלא מתאימים להן והעיסוק הזה כן מתאים להן.

לא ישללו את הזכות הזאת ממני לעשות בו כרצוני, מתוך בחירה שלי. אף אחד ואף אחת לא כופים עליי שום דבר, מעולם לא ולעולם לא. לא עברתי שום התעללות מינית, הגעתי ממשפחה מדהימה. משרד החינוך מה מנסים לעשות? לא כול כך הבנתי. גם בדיון הקודם שהייתי ניסיתי, אומנם בדקה וחצי תודה רבה שקיבלתי בחסד, אבל בסדר הבנתי איפה אני נמצאת, הבנתי פחות או יותר את הכללים של הבית, של מה שהולך פה. אני מכבדת עד כמה שאני יכולה. אני מצפה שכשיש לי מה להגיד, גם אותי ישמעו. אני יודעת את מי אני מייצגת, אני יודעת למה, לצערי, הן לא יכולות להיות פה,

אני מבינה אותן לגמרי. מדהים שאנחנו לא נרקומניות, אנחנו לא שותות אלכוהול, הזוי. אז מה עושים עכשיו? עכשיו שוללים ממני את הזכות שלי כי אני החלטתי שאני רוצה להיות זונה? בעניין השיקום אני יותר מבעד שמי שזקוקה לו, תקבל אותו. אני גם עושה את שיעורי הבית שלי, אני מדברת עם בנות, גם בנות מהרחוב. הן מבקשות ממני עזרה.

אז אני עוזרת כמה שאני יכולה, מפנה אותן למי שאני יכולה והן מקבלות עזרה עד כמה שאני יכולה לעזור להן. אני לא לבד, אנחנו קבוצה שלצערי הכרתי אותה רק עכשיו, ממש בחודשים האחרונים, אבל אני מאוד-מאוד גאה שהיא קיימת.

לא חשבתי על זה בכלל, לא ידעתי. למה הייתי צריכה כל הזמן לפחד? הסטיגמה הזאת, האמת, להרבה היא מפריעה, לי לא ממש אכפת מה חושבים עליי. אני מכירה עוד הרבה שלא אכפת להם מה חושבים עליהן, אבל מבחינת משפחה הן הכי מכבדות בעולם.

אני לא יכולה להצטלם כי למשפחה שלי יש את החברים שלה, את המכרים וכן הלאה וכן הלאה, אז אני לא יכולה לעשות להם את זה ואני כן מכבדת. אבל הם כן תומכים בי ואפשר לדעת לקבל את האחר ואת השונה, בדיוק כמו שאמרתי גם בפעם הקודמת. לדעת להכיל. אם אני באה ומספרת להורים שלי שאני בחרתי לעסוק בזנות, הם אמורים להעיף אותי מהבית? למחוק אותי? זהו, אני לא הבת שלהם יותר? למה? כי עשיתי את הבחירה שלי?

שהכול אצלי בסדר, ברוך השם, כי למדתי, כי סיימתי לימודים, ובאמת הכול בסדר ואני יכולה בעוד שבוע לעבוד בכל עבודה שאני ארצה, עבודה אחרת.

לא מתאים לי. אז לשלול ממני את הזכות הזאת, לשלול מיתר הבנות שעובדות איתי, שעוסקות בתחום הזה, מגברים שבוחרים לגמרי לבד, אני מדברת איתם. אף אחד לא אונס אותי, אני שולטת בכל הסיטואציה הזאת. אם מישהי מרגישה שהיא מאבדת שליטה כן, היא צריכה עזרה. אני מסכימה עם זה. ניצן, אני באמת מסכימה עם זה. יש לי חברה, אחת החברות הכי טובות שלי,

עזבה את התחום לפני תשע שנים. היא לא התאימה לתחום הזה, וזה בסדר. היא עובדת בשתי עבודות שונות והיא לא מאושרת. היא קורעת את עצמה מתוך בחירה שלה, אבל היא כן מכבדת אותי ואני כן מכבדת אותה.

והיא באמת לא התאימה לתחום הזה, לא התאימה. וכשהיא בא ואמרה לי: אני חושבת לחזור, לא נתתי לה כי זה לא מתאים. ה-minded אצלה זה עובד אחרת.

תודה.

שמי אלישע, אני מנכ"ל עמותת "מעברים" לקהילה הטרנסית. אני כאן כי החוק הזה ישפיע קשות על הקהילה הטרנסית ואנחנו דורשים להיות חלק ממהלך החקיקה.

בגיל 30, לפני 14 שנה, יצאתי מהארון כטרנסג'נדר. כשרק התחלתי את התהליך, היה לי קשה למצוא אהבה וקשר בתור מי שאני. גבר מבוגר מאחד מאתרי ההיכרויות הסכים להיפגש ולהתייחס אליי כפי שאני באמת ולא כמו המין שבו נולדתי. הוא שילם לי 700 שקל. לא ממש רציתי אותם, אבל לקחתי. פעם שנייה כשנפגשנו, כבר היה לי איזה חוב לחברת החשמל, ובעיקר היה לי לא נעים לבקש מההורים, כי היה לי חשוב שיחשבו שהכול ממש בסדר. לא ממש הצלחתי למצוא עבודות והייתי בדיכאון מדיי כדי להחזיק אותם, וזה עוד כשיש לי תואר ראשון במדעי המחשב. אני אשכנזי פריבילג. חשבתי, מה רע? אני אפגש איתו שוב ואסגור את החוב. במפגש השני התבצע מין לא בטוח בניגוד להסכמתי והגעתי למסקנה שזנות זה לא בשבילי. אני לא חזק מספיק לשמור על גבולות ואני אפגע. אבל לפחות שילמתי את חשבון החשמל. האם הסיפור שלי מייצג?

אבל יש הרבה מאוד אנשים ונשים שרוצים ורוצות להיות כאן ומפחדים, או עסוקים בלשרוד, בלא לפספס את המשמרת או שלא הצליחו לקום אחרי לילה עם לקוחות. אז זה מה יש. הבטחתי להם שאפשר יהיה לדבר באנונימיות וזה יימחק מהפרוטוקול, אבל לפני חודש דיבר בחור טרנס, חרדי, ואיכשהו שמו לא נמחק. ואישתו, שהיא גם חרדית, פוטרה מהעבודה שלה.

ותיכף בלי בית. אז אני כאן כדי להביא את הדברים של מי שלא הגיעו, כי מסוכן לדבר. אני כאן כדי לצעוק עד שישמעו: המלך הוא עירום. חוק הפללת הלקוח לא ימגר את הזנות. צמצום זנות נעשה בחינוך, בתקציבים, בסיוע, כדי שהחברה, ואנחנו בעצמנו, נבין שיש לנו ערך, שיש ערך לנשים, שיש ערך לקהילה הטרנסית, שמיעוטים מגדריים הם לא סחורה. האלימות כלפי נשים והאלימות כלפי טרנסיות וטרנסים, האלימות כלפי אנשים בזנות, היא בגלל שהחיים שלנו נתפסים כפחותי ערך. כי בנים זה כחול, ובנות זה ורוד, וכחול זה יותר שווה מוורוד וצריך למגר את כל שאר הצבעים. חוק הפללת הלקוח במתכונתו הנוכחית הוא גזר דין מוות לחלק גדול מהקהילה הטרנסית ולאוכלוסיות נוספות בזנות. בשבוע שעבר ניגשה אלי אישה טרנסית בתהליך המעבר, ושאלה אותי: תגיד לי ברצינות, אתה חושב שאני אצליח למצוא עבודה? עד עכשיו יכולתי לעבוד כמלצר, על הגבר, אבל התהליך כבר מתקדם. אני לא אצליח. בכנות, אמרתי לה, זה יהיה קשה ממש. אפשרי איכשהו, אבל קשה. היא שאלה אם יש מישהו שיכול לסייע לה. נתתי לה כרטיס ביקור של ג'יי, רכז התעסוקה שלנו, ואמרתי לה: תשמעי, הוא מטפל עכשיו ב-11 טרנסיות וטרנסים, ויש עוד 11 בתור. אני מאמין שהוא יכול לחזור אלייך רק עוד שבוע-שבועיים. אולי תנסי גם את סלעית? היא סירבה לנסות פעם שנייה. הם רוצים שאהיה אישה. אני טרנסית. אם החוק הזה יעבור, לא אפגוש אחת כזאת בשבוע, אני אפגוש מאה. שוק התעסוקה לא ערוך לקלוט טרנסיות ואפילו לא ערוך לקלוט תמיד טרנסים, ועל ג'נדרקווירים אין בכלל על מה לדבר. חינוך של מעסיקים לא ייקח שנה וחצי עד שהחוק ייכנס לתוקף,

ובינתיים זה גזר דין מוות עבור כל אלו שנמצאות ונמצאים בזנות. אתמול אישה טרנסית, דרת רחוב שגרה מתחת למרכז הגאה כבר זמן מה, החליקה ונפלה, ואמרה שהיא לא תצליח להגן על עצמה ברחוב, לשמור על מעט הדברים שלה, כשהיא לא מסוגלת להזיז את היד שלה. והמענים הייעודיים הקיימים לקהילה הם עד גיל 30, והיא בת יותר מ-30. היא מסרבת להיכנס לגגון לנשים פעם שנייה, למרות שכביכול מקבלים שם נשים טרנסיות. היא מרגישה שזה לא מענה מתאים עבורה, היא מעדיפה להיות ברחוב עם יד שבורה מאשר להיכנס שוב לגגון. המשבר של טרנסיות וטרנסים קורה באמצע החיים וכל המענים הרלוונטיים הם לצעירים ונוער בזנות ובסיכון. היא ישנה אתמול ברחוב.

אם החוק הזה יעבור יהיו עוד עשרות מקרים כאלה ביום. דירות המעבר וההוסטלים מלאים עד אפס מקום, יש תור המתנה של חודשים. הם לא מענה עבור נשים טרנסיות מעל גיל 30. אין מענה להמון מאיתנו, אנחנו נופלים בין הכיסאות. מי שרוצה ניתוחים איכותיים, טסה לחו"ל. מי שאין לה כסף עומדת בתור בוועדה לניתוחים לשינוי מין, גם כי בארץ אסור פרטי. הוועדה עושה 12 ניתוחים בשנה חצי הם בכלל ניתוחי תיקון. 90 אנשים פונים לוועדה בשנה, רק עשירית מתנתחים. אם החוק הזה יעבור, מאות רבות יעמדו בתור מחוסר ברירה. לא יהיה מנתח חדש בעוד שנה וחצי. סעיף מין, שזה משהו שלא דורש סעיף תקציבי, שהוא לא תואם לדרך שבה אנחנו חיים את החיים שלנו, חושף אותנו לאפליה ואלימות, אבל אפילו התיקון של הביורוקרטיות שלא דורש איזשהו תקציב, לא נעשה. כל עוד אין מענים, אין תקציבים, אין שיקום, אין תעסוקה,

ואין אפילו יכולת לשנות את סעיף המין אסור שהחוק הזה יעבור. אף אחד לא ירק לכיוון שלנו לפני החוק, ואף אחד לא יירק לכיוון שלנו אחרי שהחוק הזה יעבור. לא יהיו תקציבים, לא ייפתחו מענים, ייקח שנים. אנחנו דורשות את פתיחת המענים לפני העברת החוק, או לפחות יחד איתו, בסעיף תקציבי, לא אחריו.

שאני לא רוצה להביך אותה,

שצריך להקריב את הדור הזה כדי ליצור מציאות טובה יותר לדור הבא. ככה היא אמרה. לא מקריבים אנשים, מקריבים תקציבים. מי שרוצה להקריב קורבן, שיקריב את המשכורת שלו, את הזמן שלו לטובת נשים בזנות וטרנסיות וטרנסים בזנות. הקהילה הטרנסית לא תהיה קורבן ולא תהיה שה לעולה. חברות כנסת שמבינות את הסכנה חוששות להתנגד לחוק בפומבי. אירגוני הקהילה הגאה עדיין מנהלים דיונים בינם לבין עצמם. ויש גם מי שעובדים עלינו בעיניים.

אל תעמדו מהצד. אסור שהחוק הרע הזה יעבור כשהמציאות כאדם טרנס, שנאבק לחיות במיינסטרים, לעיתים יותר קשה מלהיות בזנות. החוק הזה הוא גזר דין מוות. זנות זה לא בחירה נפלאה ונהדרת, לזנות יכולים להיות נזקים קשים ואפילו מוות. מתנדבת שלנו שהתאבדה דיברה על נזקי הזנות והזנאים, אבל היא גם דיברה על קושי עצום לקבל מענה. היא רצתה עזרה, התחננה לעזרה. כרגע יש כאלה שזנות עוזרת להן יותר ממה שאנחנו מצליחים לעזור. החוק הזה לא יעלים את הזנות, היא לא נעלמה בשוודיה. הוא רק יסכן אותנו יותר. הלוואי ו"מעברים" היתה יכולה לעזור ליותר נשים בזנות; הלוואי והיו מספיק מענים ברווחה, במשרד הבריאות; הלוואי והיה חינוך נגד טרנספוביה; הלוואי ו-30% מהטרנסים לא היו מובטלים והלוואי ו-69% מהטרנסים לא היו נתקלים באפליה.

אני מאמין שיום אחד זה ישתנה, ואולי בזכותכם. אבל זו המציאות שלנו, וזה לא הולך להשתנות מחר. לא צריך לעבור חוק חוק בלי תקציב, לא צריך לעבור חוק עם הבטחות בלבד. לא ניתן שתהרגו לנו חצי קהילה. קחו את הצד הנכון של ההיסטוריה ואל תהרגו אותנו בשביל הון פוליטי.

אל תשתקו, אל תשתיקו אותנו ואל תדירו אותנו מקבלת החלטות על החיים שלנו.

תודה. ישנה אלה גליקמן זה שם בדוי אז אני יכול להגיד אותו שעברה את זה ורוצה להציג את הצד של בעד החוק, אבל מאחר שהיא רוצה שלא רק שלא יראו אותה, אלא שגם לא יישמע קולה, אנחנו נשמע אותה רק בסוף הישיבה, כשנוכל לסגור את השידור. מאוד מסובך פרוצדורלית לסגור ולפתוח עכשיו את השידור. את אלה נשמע לקראת סוף הישיבה. אני רק רוצה לומר שיש לי ניירות עמדה עם נתונים וסימוכין. מי שרוצה אחר כך, אני יכול להעביר לו. אם תרצה, תוכל להעביר לוועדה.

נמצא גם באתר וכל מי שירצה, יוכל להוריד מהאתר. הוועדה הזאת שמעה צדדים שונים של הנושא, גם מבחינת הממסד אם נקרא לזה ממסד וגם מבחינת השטח. שמענו את זה גם בישיבה הקודמת וגם עכשיו. כל אחד, איך אומרים, "והחי יתן אל לבו", כל אחד שמע והתרשם,

נחזור לחוק עצמו. בסעיפים שנקרא אפשר יהיה גם לתת ביטוי פרטני לאותו סעיף אחרי שהוצגו הנושאים הכלליים. יש נוסח שעלה לאתר, והונח לקראת הישיבה, שכולל גם הצעות ותיקונים מטעם הייעוץ המשפטי לוועדה. הכוונה לנוסח שמתחיל ב"מטרת החוק X ". אנחנו דווקא לא נתחיל בסעיף המטרה. הכותרת של המסמך היא "טיוטת נוסח מטעם הייעוץ המשפטי". לא נתחיל בסעיף X, אלא דווקא בסעיף 1, כי סעיף מטרה הוא דווקא סעיף שכדאי לחזור אליו אחרי שמתגבש ההסדר עצמו. הסעיף הראשון הוא מהצעת החוק הממשלתית שעוסק באיסור עצמו. אני אקרא אותו ואז נשמע הערות. איסור צריכת מעשה זנות 1. העושה אחד מאלה, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז 1977‏: זה בעצם העונש המרבי על העבירה במקרה שכן מוגש כתב אישום, במקרה שבוחרים בהליך פלילי בנסיבות מיוחדות, כי כמו שאמרנו כבר בהתחלה, מדובר על עבירה מינהלית. מדובר על קנס מרבי של 75,000 שקלים. זה הקנס ב-61(א)(3) לחוק העונשין. (1)צורך מעשה זנות; (2)נמצא במקום המשמש, באופן מלא או חלקי, למעשי זנות, במטרה לצרוך מעשה זנות; לעניין זה יראו אדם הנמצא במקום שעיקר השימוש בו הוא למעשי זנות כמי שמטרתו לצרוך מעשה זנות, אלא אם כן, התעורר ספק סביר לעניין זה. בנוסח הממשלתי כתוב "אלא אם כן הוכח אחרת". ההצעה של הייעוץ המשפטי של הוועדה היא לומר: אלא אם כן התעורר ספק סביר לעניין זה. כיוון שזו הצעה ממשלתית, אני מציעה שקודם נציגי הממשלה יסבירו את הסעיף. יש כאן נושא שהוא מאוד מרכזי ואני מניח שלגביו נוכל לשמוע צדדים שונים הנושא של חזקה. כלומר,

אנחנו לא רואים שהאדם עוסק במעשה הזנות, אבל הוא נמצא שם, חזקה היא שהוא עוסק אלא אם יוכח אחרת, ולפי התוספת של הוועדה: אם התעורר ספק סביר. זאת אומרת, החזקה היא שכן וצריך להוכיח את ההפך. זו המשמעות. אי אפשר בלי מילות פתיחה בהמשך לדברים שנאמרו. הדוח של הצוות בראשותה של אמי פלמור סקר את הנושא בצורה רחבה.

בנושא מורכב, שהמורכבות שלו הוצגה פה וגם הוצגה בפני הצוות. יש מחקרים שונים בתחום הזה, הונחה בפני הצוות תשתית מחקרית ענפה על ידי גורמים שונים. החששות שהביעה הסנגוריה

במהלך הדיונים השונים. הצעת החוק אינה הצעה תמימה ונאיבית שיוצאת מנקודת הנחה שכל בעיות העולם ייפתרו עם הצעת החוק הממשלתית. זו הצעת חוק שאני אעמוד על הנדבכים שלה שבהחלט ערה לחששות האלה, ערה למורכבות, ולכן בין היתר מוצע לקבוע אותה כהוראת שעה שבמסגרתה ייבחנו ההשלכות של ההצעה הזאת. בין היתר, כפי שאני אפרט עכשיו, מוצע לקבוע עבירה פלילית שתיאכף כעבירה מינהלית. זו מין קומבינציה שבין היתר נועדה להתמודד עם חלק מהטענות שעלו כאן. תמיד, כשעושים מהלך דרמטי כמו לקבוע עבירה פלילית חדשה שלא היתה קיימת קודם לכן, זה מהלך שכרוך בסיכונים מסוימים. אני בטוחה שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על תופעה שהפגיעה שלה

לגבי אוכלוסיות חלשות, לגבי אוכלוסיות שמגיעות מפגיעות מיניות, בוודאי שהיא לא מבטאת הצדקה לגבי כל אחד ואחת שנמצא באוכלוסיית הזנות. הסיפורים האינדיבידואלים של אנשים תמיד יכולים להיות שונים מהנושא הכללי. אבל כשאנחנו מדברים על הצדקה לקביעת עבירה פלילית, אנחנו צריכים לראות אם יש פגיעה בערך מוגן שמצדיקה קביעת איסור חדש. השתכנענו

עבודה מאוד מעמיקה ולחלוטין לא עבודה שמזלזלת בחששות או בקולות האחרים או במחקרים הנוגדים, שהובאו בצורה גלויה בתוך הדוח, לאחר שנעשה המכלול הזה שהמאפיינים הפוגעניים של תופעת הזנות לגבי חלק ניכר מהאוכלוסיות המצויות בה,

מצדיקים את הקביעה של ההסדר הזה. כמו שאמרה תמי סלע,

לפי סעיף 61(א)(3) שעניינה צריכת מעשה זנות. הוספנו לזה נסיבה נוספת שבעצם היא סוג של משהו מיותר ניסיון לצריכת מעשה זנות. כמו שאתם יודעים, בחלק הכללי של חוק העונשין עבירת הניסיון היא עבירה נגזרת שהעונש בצדה הוא עונש בצד המבצע העיקרי. זה חלק מתיקון 39 לחוק העונשין. לכאורה כל האמירה הזאת היא אמירה מיותרת, אבל כפי

העבירה הזאת היא עבירה ייחודית, היא עבירה פלילית שמדברת על מעשים מהותיים, והיא נקבעת כעבירה מינהלית שתיאכף על ידי משטרת ישראל כפי שנפרט בהמשך בעיקר בדרך של הטלת קנסות במקום. הקומבינציה הזאת של עבירה שמדברת על מעשים מהותיים מצד אחד, לבין צורת האכיפה שנפרט לגביה מחייבת התאמות קונקרטיות כמו שמוצע בהצעה הזאת, בין היתר הקביעה של עבירת הניסיון כעבירה של צריכת זנות וקביעת החזקה. לכן צריך לראות את זה כמכלול.

זה די יצירה חדשה. רוב העבירות המינהליות הן עבירות פשוטות מאוד שרואה אותן פקח או עובד משרד ממשלתי, הן מתבצעות מול עיניו. בדרך כלל ככה התפיסה שלנו לעבירה מינהלית. העבירה של צריכת זנות היא בוודאי עבירה יותר מורכבת ולכן מתחייבות התאמות מהתאמות שונות. פרט לנושא של העבירה זאת, שאנחנו קובעים אותה, בהמשך יהיו גם הנחיות. אנחנו עובדים יחד עם כל המשרדים, בעיקר עם משטרת ישראל, לקבוע אותן והן יעזרו בנושא של אכיפת העבירה הזאת. אני רוצה לשתף בהתלבטות מאוד-מאוד מרכזית, שאני מניחה שתצוף פה, בקביעת העבירה של צריכת זנות. האם להגדיר את המונח "מעשה זנות"

בדרך כלל בעיקרון החוקיות אנחנו מעדיפים שהעבירה תהיה ברורה,

תכווין התנהגות. במונחים שיש בהם עמימות מסוימת הם לא רצויים קל וחומר כשמדובר על עבירה שיכולה להיאכף כעבירה מינהלית במובן הזה שמגיע

ומטיל קנס על האדם שעבר את העבירה, צרכן הזנות, בדרך כלל במקום אלא במקרים חריגים. לכן לכאורה המסקנה היתה צריכה להיות שאנחנו נגדיר את מעשה הזנות. גם הצוות בראשות אמי פלמור התלבט בסוגיה הזאת וגם במסגרת הערות שקיבלנו לתזכיר של החוק הזה. קיבלנו הערות בהקשר הזה ודנו בו שוב. אחרי התלבטויות לא פשוטות הגענו למסקנה שלמרות כל מה שאמרתי קודם בהקשר הספציפי הזה לא כדאי ליצור הגדרה למונח "מעשה זנות". המונח "מעשה זנות" משמש לא רק בעבירה הזאת, אלא בעבירות בחוק העונשין, שהן עבירות מרובות, בין היתר הבאת אדם לידי מעשה זנות, כמובן סרסרות, צריכת זנות כשמדובר בקטין. שלל עבירות שלגביהן מאוד-מאוד קשה לעשות את ההפרדה בין העבירה החדשה שנוצרת כאן לבין המשמעות של המונח בהקשר של העבירות של חוק העונשין. במידה מסוימת הפסיקה עשתה עבודה טובה בהקשר הזה, כי אמנם מדובר במונח שלכאורה יכול להיחשב יחסית עמום,

הפסיקה יצקה לו תוכן קונקרטי שהיום מאפשר אכיפה של שלל עבירות הזנות שקיימות בחוק הזנות בצורה שלא מעלה קשיים של ממש. בדרך כלל הפסיקה רואה כמעשה מיני תמורת תשלום את העבירות שקשורות למעשה זנות וההגדרות הפסיקתיות לא העלו קושי יישומי. לכן חשבנו שלא נכון לא ליצור הפרדה בין העבירה החדשה של צריכת זנות, שמתממשקת עם העבירות בחוק העונשין, ומצד אחר לתת ביטוי להגדרה הפסיקתית הרחבה שתיארתי לעיל, שזה מעשה מיותר, כי הפסיקה יצרה את התוכן הקונקרטי כפי שהוא בא לידי ביטוי. לגבי הניסיון והחזקה כפי שאמרתי, בעבירות מינהליות בדרך כלל לא עולה שאלת הניסיון. זו לא סוגיה מוכרת בעבירות מינהליות. בכלל, סוגיית הנגזרות לעבירות מינהליות לא נידונה. כפי שציינתי, מרבית העבירות המינהליות מתרחשות ממש מול עיניו של הפקח, אבל דווקא העבירה הזאת אינה עבירה שמתבצעת מול עיניו של השוטר.

יהיו נדירים המקרים בהם שוטר יחזה במעשה בפניו. לכן רצינו להדגיש את עבירת הניסיון כחלק מהנושא של צריכת זנות בצורה מוגדרת וקונקרטית: מי שנמצא במקום המשמש באופן מלא או חלקי למעשי זנות במטרה לצרוך מעשה זנות. וגם אין רצון שהוא יצטרך להמתין להשלמת ביצוע המעשה כדי שיוכל להטיל את הקנס. זה כבר כתבנו בדברי ההסבר, ואני אדגיש: זה לא אומר שמקרי ניסיון אחרים לצריכת זנות הם מחוץ לגדר האכיפה. ישנם מצבים שונים של ניסיון שיכולים להיות בהקשר הזה, למשל כשאדם מקבל את המעשה המיני וטרם הספיק לשלם בעבור המעשה, או הפוך שילם ועדיין לא קיבל את המעשה המיני או לא צרך את המעשה המיני. שלל המצבים של ניסיון הם לחלוטין בתוך הספקטרום של העבירה של צריכת זנות, אבל המעשה הקונקרטי הזה, שהוא בעצם סוג מסוים של ניסיון שנפוץ במקומות שמשמשים למעשי זנות, הוא מעשה רווח. כאשר אנחנו מדברים על המשטרה כרשות אכיפה שתאכוף את העבירה זאת רצינו להגדיר את זה מפורשות ושיהיה ברור שהמעשה הזה נמצא בפנים. כדי להקל עוד יותר על הנושא האכיפתי, שכפי שציינתי המטרה היא שהאכיפה תהיה בשטח על ידי המשטרה ושלא כל מקרה כזה יהווה בסיס לחקירה בתחנת המשטרה והגשת כתב אישום, אף כי יהיו מצבים כאלה, אבל דרך המלך תהיה מתן קנס במקום. לבקשת המשטרה יצרנו חזקה, שהיא חזקה עובדתית, לפיה מי שנמצא במקום שמשמש בעיקרו למעשי זנות, כשאנחנו מתכוונים בעצם לבתי בושת,

שמונחת תשתית ראייתית הולמת שמדובר במקום המשמש בעיקרו למעשי זנות. מי שמגיע לשם חזקה שהוא הגיע למטרה של צריכת מעשי זנות, אלא אם הוכיח אחרת. חזקות עובדתיות מהסוג הזה הן

שקיימות במשפט הפלילי. הדרך להפריך אותן היא בדרך כלל

עם זאת, אני רוצה להדגיש

בשוטרים שיטילו קנסות במקום. הרף הראייתי להטלת הקנס הוא רף של כתב אישום.

חברתי, מייד תפרט על האופי של העבירה המינהלית והנטלים לגביה לפיה הנחיית היועץ. צריך להיות ברור שכשמישהו נותן קנס במקום זה לא אומר שהרף הראייתי מופחת. החזקה מסייעת באכיפה במובן הזה, אבל אם לאותו שוטר יש ספק שמדובר באדם שהגיע למטרה של צריכת זנות, הוא לא ייתן את הקנס במקום. החזקה עשויה בהחלט לסייע בנושא האכיפתי הזה.

כשמדובר בחזקה כזאת הנטל הוא נטל של מאזן הסתברויות זה נטל מקובל. אגב, הוא קיים בעבירה של

זנות מקטין. היום לגבי גיל הקטין זה כתוב אחרת ואנחנו מתקנים את זה לנוסח הזה. החוק של החמש שנים?

גם שם יש חזקה לגבי ידיעת גיל הקטין, רוב החזקות שאנחנו מכירים הן עובדתיות ומנוסחות באופן דומה ורצינו ללכת בדרך זו. זה לגבי הנושא של הצגת העבירה, החלקים שלה, אבל אני אשמח מאוד-מאוד שגם המשטרה תציג את הצורך שלה מבחינת החזקה. נניח שבא שליח של פיצה. פיצה זה הולך או שאתם רוצים דוגמה אחרת?

שרברב או שליח של הפיצה. הוא נמצא שם, והשוטר שבדרך כלל יהיה כנראה בלבוש אזרחי או מוסווה רואה אותו. בעיקרון, לפי החזקה הזאת הוא יכול לתפוס אותו ולתת לו את הקנס, אלא אם כן אותו אחד יצטרך להביא לו הוכחות אני מניח שהפיצה נאכלה - נניח הזמנה שיש לו וכד', סדרה שלמה של הוכחות,

הוא כולה שליח שבא להביא את הפיצה ואנחנו לא יודעים עם בעל הפיצה שומר פנקסנות או מדווח וכל הדברים האלה. אם לצערו בעל הפיצרייה לא כול כך מסודר מהבחינה הזאת, השליח הזה ייקנס כאילו הוא בא לצרוך זנות. בכוונה הקצנתי את זה, אבל יכולים להיות מקרים כאלה. אני מבין למה צריכים חזקה כזאת, השאלה היא רק על מי החזקה ומי צריך להוכיח. בדרך כלל אנחנו רוצים שהמשטרה היא זו שתוכיח ולאיש יש זכות חפות. פה אנחנו הופכים את הדברים. שאלה שנייה ברוב המקרים, מי שיכול להחליט על שינוי החזקה הוא שופט.

שמונה להיות שופט וזה המקצוע שלו, זה הניסיון שלו והוא יודע את זה, הוא יודע לשקול וכו'. פה אנחנו נותנים לשוטר לעשות את זה, וזה לא דבר פשוט. המשטרה לא תיפגע, כי לא זו הכוונה,

בדרך כלל תפקיד השוטר הוא לגלות את הפושעים,

להגן עלינו. המגמה שלו למשל שונה מהמגמה של ד"ר

חגית מסתכלת על זה שהאיש זכאי, והמשטרה זה התפקיד שלה מחפשת את העבירה. בסוף השוטר הוא זה שצריך לקבוע את החזקה אם כן או לא. יש לי כאן דבר על דבר שהוא קצת בעייתי מבחינת הנושא של חזקה.

רוצה להוסיף לעניין החזקה, כי הצענו פה נוסח קצת שונה.

כפי שהיא מנוסחת כרגע, היא חזקה רחבה שחלה למעשה ברגע שמוכיחים שהמקום משמש בעיקרו לביצוע מעשי זנות שחלה על כל מי שנמצא שם ואין צורך לבחון את הנסיבות הספציפיות של כל אחד מהאנשים שעליהם מטילים את הקנס. כמו שאמרה לילך, ממילא הכוונה היא, והדרך שבה זה יבוצע בפועל, שכן יופעל שיקול דעת ואם יש ספק סביר לאותו שוטר, שזו לא המטרה שלשמה הוא נמצא שם, הוא לא אמור להפעיל את הקנס. בעצם זה מה שכתוב בגרסה שאנחנו הצענו, זה משקף בצורה יותר מובהקת את דרך המחשבה המצופה משוטר שיימצא במקום. אני מצטרפת למה שאמר היושב-ראש, שמכיוון שמדובר על קנסות מינהליים, כלומר לא יהיה פה את הליך הבירור הפלילי הרגיל כדי להשתמש בו על מנת להוכיח שחלות נסיבות אחרות שהחזקה לא חלה באותו מקרה, אלא אנחנו מדברים על הטלת קנסות במקום. זה עוד יותר מחדד את הקושי בכך שאפשר, זה תקין, זה חוקי וזה מעמיד את כל האוכלוסיות שנמצאות במקום כחשודות בביצוע העבירה, מה גם שאנחנו יודעים שנמצאות שם אוכלוסיות גם של עוסקים ועוסקות בזנות, ומטבע הדברים נמצאות במקום, של ארגוני סיוע שנמצאים שם ושל כל מיני גורמים נלווים. אני רוצה להוסיף שגם זה שאנחנו עוסקים כרגע בהוראת שעה על נושא חדש, שדה חדש שאנחנו עוד לא יודעים איך זה ישפיע, שאנחנו נבוא כעבור חמש שנים לראות איך מסדירים את ההסדר נבוא או לא נבוא בעקבות ההשלכות של ההסדר הזה, כדי לקבוע חקיקה קבועה, העובדה שאנחנו מדברים על עידן שהוא קצת שונה מזה שבו נקבעו חלק מהחזקות שנמצאות היום בחוק העונשין וכתובות באופן הזה, אלא אם כן הוכח אחרת, שזה גם לפני חוקי היסוד, גם לפני חלק כללי בחוק העונשין שקובע במפורש שאין להרשיע אדם אלא אם אשמתו הוכחה מעבר לספק סביר, היום אכן יש בחקיקה חדשה יותר אנחנו רואים את זה בחוקי הטרור - מקרים שבהם נאמר במפורש במצבים כאלה שאם הנאשם, וכאן הוא לא נאשם, עורר ספק, הספק יפעל לטובתו. גם שם יש דוגמאות למצבים שמכוח היותך במקום מסוים, בין אם זה מקום של אימון או הדרכה של טרור, מניחים שאתה עוסק בכך, אבל אם אתה מעורר ספק סביר, הספק פועל לטובתך. כלומר, יש דוגמאות לכאן ולכאן.

נכון שהרוב הם מהסוג הזה, אבל גם לא מדובר על עבירה מינהלית,

בדיקה בהליך פלילי, שיקול דעת של שופט, וגם בדרך כלל על עבירות ישנות יותר שהעידן החדש של חוקי היסוד והחלק הכללי לא חלים. לכן הייעוץ המשפטי של הוועדה חושב שבמקרה הזה נכון לפחות להתחיל בהוראת שעה ובדרך שמשקפת את האופן שבו תואר פה, שגם ככה יעבדו השוטרים בשטח, וזה לא אמור לפגוע ביכולת שלהם לאכוף בדרך מינהלית בעזרת החזקה. דווקא בגלל שאנחנו במציאות חדשה, אני חושבת שבנוסח הרחב יותר הזה אנחנו נקשה על עבודת המשטרה ועל עבודת השוטרים בשטח. אני רוצה להזכיר לכולם שהנוסח הקודם, הנוסח שהמשרד לביטחון הפנים ביקש עוד מלכתחילה,

הוא נמצא פה וזו הצעה. אני חושבת שהתיקון שהוועדה מבקשת, בטח בשלב הזה - - - זה לא הוועדה עדיין,

זו הצעה של הייעוץ המשפטי ואתם מחליטים. זו עוד לא הצעה של הוועדה. סליחה, סליחה, תודה על הדיוק, אדוני.

המשפטי של הוועדה, ובכל זאת זה במסגרת הוועדה, משום שהנוסח המקורי שהוגש על ידי משרד המשפטים הוא אחר. כאן אנחנו רואים את הייעוץ המשפטי של הוועדה ומבחינתנו זאת הוועדה. אני חושבת שזה רק

בטח ובטח כשאנחנו מתחילים עם חוק חדש, עם עבירה פלילית חדשה. אני לא יכולה שלא לשמוע גם את הדברים שנאמרו כאן קודם, למרות ששמעתי אותם כמה וכמה פעמים, ועוד אחזור ואשמע אותם בוועדה אצלי, ולכן אני חושבת שזה יקשה על מה שאנחנו מבקשים להוביל בחוק הזה. שתי הערות לדברים שלך: ראשית, לא בהכרח שמה שהייעוץ המשפטי של הוועדה או שלי אומר או כותב זה דעתי. וכבר נתקלנו בחוקים שזה היה הפוך לחלוטין. יש להם מנדט, אני מאפשר להם וכך זה צריך להיות, שהם יכתבו מה שהם חושבים, דבר שני, את צודקת כשאת אומרת שזה יקשה על השוטרים. השאלה היא על מה אנחנו מסתכלים אנחנו מסתכלים על השוטר כאיש המרכזי או על האיש עצמו כאיש המרכזי. זו השאלה המרכזית. נכון שזה יקשה, אבל אם זה יקשה על השוטר זה יקל על האדם שנמצא שם. השאלה היא על מי אנחנו מסתכלים.

יש זכות החפות, ברמה מסוימת, או את חזקת החפות. נכון שפה, כדי להקל על השוטר, בוודאי שנכון שנאמר שכל מי שנמצא שם נתפס, אלא אם כן הוא יוכיח בוודאות וקודם נתתי את הדוגמאות שלא. או להגיד הפוך אני לא רוצה לעשות לך חיים קלים כי יש כאן מצד אחר את האיש, שאני לא יודע אם הוא שייך לעבירה או לא. אם הוא שייך לעבירה טוב, אבל אולי הוא לא שייך ולכן תן לו את הזכות הזאת, ואתה תנסה להוכיח שהוא. זה מקשה, אבל אני הולך לטובתו. למעשה זו הדילמה בנושא ואני מודע שזה יותר קשה לשוטר, אבל שאלתי את השאלה רק כדי שנלבן אותה טוב-טוב ולראות אם תוך כדי זה שאנחנו רוצים לעזור למשטרה, ואנחנו רוצים לעזור לה, אנחנו לא פוגעים בזכויות של אדם שאנחנו עוד יותר רוצים לשמור עליהן. זו הדילמה שעליה נדבר. ברשותך, אז זה לא השוטר או הלקוח. אני חושבת שאנחנו מדברים על מנגנון האכיפה. לא מנגנון האכיפה. הוא קודם כול צריך לקבוע שהאיש שייך.

אם מצופה שהוא יכול להטיל קנסות על כל מי שנמצא שם או שלא. זה עדיין לא אכיפה. אחרי שהוא קובע שלא,

אבל בתהליך האכיפה הוא צריך לזהות. זה חלק מהעבודה בשטח. לכן אני חושבת שבטח ובטח, בתחילת דרך זו הוראת שעה אנחנו צריכים להיות יותר ברורים ויותר מקילים. ברורים ומקילים למי? זו השאלה. זו הדילמה. סנ"צ איה גורצקי, בבקשה.

מבחינתנו הנוסח

משנה בצורה מהותית את כל הרציונל עליו נשענת הצעת החוק, ובוודאי סוטה סטייה ניכרת מהצעת החוק הממשלתית. אני גם אסביר למה השינוי של הנוסח מבטל כרגע את החזקה הזאת לחלוטין, ולכן מבחינתנו הוא עניין מהותי שאולי אפילו יחייב אותנו לחזור לממשלה. זה כמובן לא כדי לאיים, אלא כדי להסביר מדוע למרות כל מה שנאמר כאן אנחנו רואים את השינוי כשינוי מהותי. התוספת "התעורר ספק סביר" - - - זה לא מבטל את החקיקה. אני רוצה לחזור על מה שמקובל פה מלבד היושב-ראש, היא תסיים ואחר כך נפתח דיון. אתם מכירים אותנו, כל מי שירצה לדבר, ניתן לו לדבר. לכן לא להפריע, תנו לאיה לומר את מה שהיא חושבת ואחר כך יהיה דיון. ועכשיו לנימוק. ראשית, אני אפתח ואומר שמבחינתנו לא רק שזה מקשה על השוטר, אני משוכנעת שאם אנחנו נשנה את צורת האכיפה, זה גם יקשה מאוד על הנקנס, על אותו לקוח שצורך זנות. אני גם אסביר למה. ראשית, כמה מילים לעניין החזקות האלה, מה בין "ספק סביר" לבין רמת ההוכחה שנדרשה בנוסח הקודם. כשדיברנו על הוכחה לא התכוונו שהנטל שעובר ללקוח, לצורך הזנות, היא מעבר לכל ספק סביר.

במשפט הפלילי לעולם התפיסה היא שהנטל להוכיח מעבר לכל ספק סביר שנעברה כאן עבירה פלילית, מינהלית לא משנה מוטל על המדינה, בעניין הזה על השוטר. לעולם יישאר הנטל שלנו, אלא כשאנחנו מדברים על הוכחה, אנחנו מדברים על מאזן ההסתברויות. "מאזן ההסתברויות", למי מאיתנו שאינו משפטן, זה 51%. אז זה כבר לא מעבר לספק סביר. הוא צריך להוכיח ב-51 - - - תמי, בבקשה, אני לא חושבת שהמחלוקת בינינו מאוד גדולה, כי אני הקשבתי קשב רב. אני חושבת ששתינו מכוונות לאותו דבר, אולי הניסוח היה פחות מוצלח. מייד אסביר למה התכוונתי, יכול להיות שהניסוח לא טוב. רמת ההוכחה שאנחנו מבקשים מאותו אדם שנמצא במקום היא, במונחים של המשפט, 51%. זאת אומרת, יותר תשכנע אותי שאתה נמצא פה לא כדי לצרוך זנות מאשר כדי לצרוך זנות. מה ההבדל בין זה לבין ספק סביר? איך ספק סביר נכנס לחוק העונשין ואיך הוא מתפרש בפסיקה

כשאנחנו מדברים על חשוד - - - רק הבהרה, את מדברת על הוכחה במשפט, את מדברת על הוכחה בשטח.

הנקודה היא שהשוטר צריך לקבוע, לא שופט.

אם באמת אותו לקוח יבקש להישפט, אני צריכה להוכיח את זה. זה גם וגם, גם במקום וגם במשפט. אבל עוד לא הגענו למשפט. כרגע מדברים על המקום, שהשוטר צריך לעשות את זה. נתחיל מזה שהרעיון בשיטת האכיפה הזאת, שיטת האכיפה המינהלית, היא לחסוך חקירה פלילית, לחסוך הגשת כתב אישום ולחסוך ניהול הליך פלילי.

שזכותו של מי שמבקש להישפט היא למצות את כל הנושא הזה לפי בקשתו. מהו "ספק סביר" לעומת "מאזן ההסתברויות", למה אנחנו מתכוונים היום ספק סביר, כפי שהוא מתורגם בפסיקת כל בתי המשפט הוא דבר קל שבקלים. זה לא הספק הסביר של החשד שמדברים על השוטרים, אלא יכול לבוא אותו אדם שנמצא במקום ולהגיד: אני עברתי כאן במקרה. וזהו, הוא לא צריך להגיד מעבר לזה. הוא לא צריך להגיד מיהו, הוא לא צריך להגיד מאיפה הוא הגיע, הוא רק צריך להגיד: אני לא קשור. מבחינתו הוא עורר את הספק.

אני צריכה לקחת את האיש הזה, לעכב אותו לחקירה, לפתוח בחקירה פלילית, ולהגיד לו: אדוני, אתה אומר שרק היית במקום, אבל זה לא מספיק, אני צריך לדעת מעבר לזה, בוא תגיד לי. אם אתה שליח פיצה אז תוכיח לי שאתה שליח פיצה. שוב, תוכיח במאזן ההסתברויות.

אומר עוד משהו כל המידע הרלוונטי ל"למה הייתי במקום" לא נמצא אצלי במשטרה, הוא נמצא אצל האיש שנמצא שם. הוא יודע בדיוק למה הוא הגיע. קוראים לזה "מידע שלילי". המשטרה לא יכולה עכשיו לפתוח בחקירה מקיפה, היא רק יכולה להגיד לאיש: אתה יודע יותר טוב ממני למה היית פה. אז לך יש את האפשרות אם אתה מגיע לכאן כנציג של מרכז סיוע, אין דבר יותר פשוט, בשנייה אנחנו מבררים את זה. אתה בוודאי מגיע כאדם תמים ועושה מלאכתך קודש. אין שום בעיה, מבחינתי ברגע שטענת טענה כזאת, ויש לך את היכולת לתמוך בה, לא סתם לטעון טענה בעלמא, הוכחת ב-51% שאתה חף מפשע. באותו רגע הנטל חוזר איליי להוכיח מעבר לכל ספק סביר שאתה שיקרת לי. אם אני מאמינה לך, בזה הרגע אתה הולך הביתה. אם לא אני צריכה לפתוח בחקירה,

אותו הדבר שליח פיצה שליח פיצה שלבוש כמו שליח, שיש לו את הקטנוע של השליח, שהביא את הפיצה או אפילו יכול להראות לי הזמנה, בזה הוא מיצה את חלקו. הוא לא צריך שום דבר מעבר לזה. המטרה שלנו כאן היא לא להפליל, המטרה שלנו היא לסיים טיפול במקום. אבל אם הוא רק יגיד "אני שליח פיצה", אבל הוא לא לבוש כך, הוא לא מתנהג כך, אני רואה את השם שלו מופיע בספר ההזמנות, והוא לא יכול להגיד לי לא אצל מי הוא עובד ולא באילו נסיבות, אז מבחינתי יש לי בעיה, כי מה שקורה כרגע הוא שהוא עורר ספק סביר ומה שאני אעשה אני אפגע בו יותר מאשר אועיל לו, כי אני אצטרך לעכב אותו לתחנת משטרה, לפתוח בחקירה פלילית, להתחיל לבדוק את הנתונים, לקבל גרסה מלאה שלו, ממש בחקירה תחת אזהרה. אני לא רוצה את המושג הזה של "חקירה תחת אזהרה" בדרך האכיפה הזאת. הוא יגיד אני עובד, אני לא יודע להגיד לך איפה או כן יודע להגיד איפה, ואז אני אפנה למעסיק שלו. מה עשינו? החזרנו את כל האפיק לאכיפה פלילית hardcore , וזאת לא המטרה. לכן מאוד-מאוד חשוב לנו אני חושבת שזה לא בא רק לטובת המשטרה. כן, זה מקל על המשטרה. הוא יכול לשמור על זכות השתיקה, אבל אז הוא גם לא מעורר את הספק הסביר, אבל אדם שהנתונים נמצאים בידיו צריך להגיד לנו מה הוא עושה במקום,

מה משרד המשפטים אומר על זה? למשרד המשפטים סבור כמו המשרד לביטחון הפנים. משרד המשפטים תומך בנוסח הממשלתי. משפט אחרון

שהממשלה בחרה בשיטת אכיפה שהיא ביניים,

היא לא הגשת כתב אישום, היא לא הטלת עונשי מאסר, אבל היא גם לא לגליזציה של הדבר הזה. אז צריך להבין שגם האמצעים שלי כמשטרה מוגבלים, אנחנו לא נשים את הדבר הזה בראש סדר העדיפות שלנו. אדם שיטען טענה שנראית לנו הגיונית במקום, מבחינתי פטור ללכת. המטרה היא לא להפליל אף אחד, אבל עכשיו להתחיל לפתוח בחקירה פלילית רק בגלל שהוא אמר "אני עברתי כאן במקרה" הרי אם הוא בא לתקן את החשמל, אז או שיש הזמנה או שיש כלי עבודה. הדברים האלה נבחנים במקום בשאלות לסבירות. אבל אם הוא רק יטען טענה באוויר, בסופו של דבר אני אהיה במצב שאני מכבידה עליו יותר. לילך פתחה את הדברים ואמרה שברוב המקרים אנחנו באמת נרצה לסיים את הטיפול במקום, אבל יש לנו גם את האפשרות, במצבים שאין לנו מידע אדם שותק, אין לי מידע.

אין לי בריה אלא לפתוח בחקירה, אולי כחלק מחקירה יותר גדולה שעוסקת גם בסרסורים. שלשם את לא רוצה להגיע.

אני חושבת שגם הסנגוריה לא תרצה שאני אגיע לשם.

פשוט לא נכון. אסור לשכוח שגם אם טעיתי

זה בסדר גמור בסופו של דבר במקום שאלתי את האדם כמה שאלות, לא הניח את דעתי הסיפור הזה, הוא לא הגיע לרמה של 51%, מבחינתי אין בעיה, אני נותנת לו הודעת קנס.

הוא עדיין יכול ללכת הביתה, להגיש בקשה לביטול, לצרף כל מסמך או כל טענה שהוא רצה ושמוכיחה את עמדתו, והוא תמיד-תמיד יכול להגיע לבית המשפט עם בקשה להישפט ולהגיד: איתך אני לא מדבר. את יודע שלהגיע לבית המשפט, זה המקום האחרון שאדם שמסתובב שם רוצה להגיע. את נותנת רעיון, שמי שרוצה להיות צרכן זנות שיבוא עם פיצה

ואז יש לו כאילו הוכחה. אני מקווה שאני לא מעודדת את הפשיעה. או עם סל של כמה כלי עבודה.

לפחות "דאג" לכיבוד. אני סבורה שהפער בין ההצעה של הייעוץ המשפטי להצעה שכתובה בהצעת החוק אינו פער מזעזע,

חושבת שעדיין צריך ללכת לפי ההצעה הממשלתית.

שאנחנו חושבת שיש קצת ערבוב בין השאלה איזה נטל צריך להיות לשוטר

נותן את הקנס במקום שזה כמו שאמרתי,

הקדמנו את ההסבר למה היא "עבירה מינהלית" ואיך אוכפים אותה. לפי הנחיית היועץ, הוא צריך להיות משוכנע ברמה של הגשת כתב אישום. זה לא איזה נטל זניח או מזערי.

אם מתעורר אצלו ספק, בלי קשר לדברי האדם שחשוד כצרכן, הוא לא ייתן את הקנס. אני רוצה להפריד בין הנושא הזה של הנטל הזה של הנטל שלו כשהוא מטיל את הקנס

החזקה הזאת שמדברת על המצב הנפשי של האדם, אם הוא הגיע לשם במטרה לצרוך זנות או לא לצרוך זנות. לכן אם יש לו ספק מהנסיבות של האירוע, הוא מראש לא ייתן את הקנס מראש. כמו שאמרתי, כל המערכת הזאת יוסדה בצורה מאוד-מאוד מפורטת בהנחיות שאנחנו עובדים עליהן עם משטרת ישראל, עם התביעות המשטרתיות שיטפלו בה, בכתבי אישום ובבקשות ביטול שיוגשו. הנושא הזה יוסדר בצורה מיטבית ולא יהיה איזה נושא שפרוץ לכל גחמה או לכל טענה או לכל רעיון לעקוף את החקיקה הזאת. לכן אני חושבת שבמידת מה המחלוקת כאן היא לא איזושהי מחלוקת מאוד גדולה, כי אנחנו לא מדברים על הנטל של השוטר כשהוא נותן את הקנס

אלא על הנושא של החזקה ומה הנטל כשאין ספק בפני השוטר והנטל עובר לאדם להוכיח את המטרה

מאזן הסתברויות או ספק סביר הם בעיניי לא איזה מחלוקת נוראית. אני חושבת שבהקשר הזה צריך ללכת עם ההצעה הממשלתית, כדי לאפשר את האכיפה כפי שהמשטרה ביקשה. אני חושבת שאלה חלק מהדברים שייבחנו במהלך חמש השנים של הוראת השעה. אם המשטרה סבורה שזה הכרחי עבורה לצורך אכיפה יעילה, אני חושבת שצריך לאפשר את זה.

מישהו מהכחולים שרוצה לומר עוד משהו? לא מהייעוץ המשפטי של המשטרה, אלא מהשטח.

יעל גור, בבקשה. אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו קודם על ידי ר' ואלישע ולהזכיר שהוועדה הזאת היא לא הוועדה הראשונה ולא הכנסת הראשונה שדנה בהצעת החוק ומחפשת כלים טובים כדי לסייע למי שלכודים בזנות. כבר 16 שנה אני מנהלת את מרפאת לוינסקי ופגשתי מאות נשים, גברים וגם נשים טרנסג'נדריות שמדברות טקסט אחר ממה שאתם אמרתם פה ומבקשות ומבקשים שנסייע להם בצמצום הביקוש לזנות דרך הגברת השיקום ודרך הפללת לקוחות. אני חושבת שהצעקה שלך,

היא חשובה מאוד-מאוד, וגם שלך ר', בכל מה שקשור לעוד מענים, במיוחד למי שהמענים הקיימים לא מספקים להם את מה שהם צריכים. זה גם נשים, שהן אימהות חד-הוריות, שהמענים היום, במסגרת התוכנית הממשלתית, לא מספקים להן סעד ראוי, מכבד ומקיף. כמובן גם מענים לאוכלוסיית הלהט"ב שמעורבת בזנות, גם לנשים טרנסג'נדריות, גם לגברים טרנסג'נדרים וגם לאם.אס.אמים גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים שמעורבים בזנות. לאוכלוסיות האלה ולאוכלוסיות נוספות, כולל אנשים מהחברה הערבית שמעורבים בזנות, כולל אנשים מהחברה החרדית שמעורבים בזנות. יש עוד הרבה מיעוטים בתוך עולם הזנות שאין להם מענה. אני חושבת שאנחנו צריכים להקשיב, מעבר לשיח החשוב שמתנהל פה על נושא החזקה, לקול שר' ואלישע הביאו, אבל לא להרפות את ידינו מעצם החקיקה ולהתעקש אני מייצגת פה משרד ממשלתי מול המשרד שלי, מול משרדי ממשלה אחרים, כמו הרווחה, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים, משרד הבינוי והשיכון והביטוח הלאומי, לייצר מענים ולגייס תקציבים. המשרד הכי חושב, אני לא יודעת אם הוא נמצא פה יום, הוא משרד האוצר, להגדיל את התקציבים כדי לתת מענים ראויים, כי אין ספק שכשהחוק יעבור להרבה מאוד אנשים תישמט הקרקע מתחת לרגליים. כמו שעליזה תמיד אומרת, זה במשמרת שלנו לדאוג שיהיו מענים. אני עדיין חושבת שסביבה וחברה שבה החוק הזה מתקיים היא חברה טובה יותר, שמגינה על החלשים שבתוכה, וזה זמן גם לתת תקציבים של שיקום ועידוד.

עוד התייחסויות לנושא של החזקה?

רוצה להתייחס לסעיף. אני מודה שהצליחו לטעת בתוכי איזשהו ספק סביר ביחס לנוסח הנכון, אבל אני רוצה לפתוח את הדברים שלי ולהגיד שאחרי הדברים המאוד קשים שנשמעו פה קודם על ידי חגית, נראה לי שאני בוחרת לחזור אל הנוסח הראשוני. אני

שאני ממש לא מסכימה עם הדברים של חגית שלא

אני חושבת שניתנו גם ניתנו, גם במקומות שהיו לא פשוטים למציעות החוק ברמה האישית, והן מותקפות אישית, וברור שכשליחות ושליחי ציבור שמענו את הדברים באופן הכי נקי.

ההגדרה היא שזה מעשה פיזי וגם לילך אמרה שזה מגע מיני. לא.

בוודאי מעבר ככול שאני יודעת, אני אגיד את זה בזהירות להגדרות בשבדיה. במסגרת הוועדה שמענו גם את המומחה משבדיה שאמר במפורש: ההגדרה היא מאוד מצומצמת,

הדבר השני, ולנו הוא מפריע מאוד בחזקה, זה

המשטרה יודעת שמי שנמצא ברכב ועושה שם רונדלים סביב הנשים, הוא זנאי. דיברנו גם עם מפקדת משטרת מרחב איילון, עם סיגלית, שהם כבר לוקחים זנאים למשטרה וזה מעין חצי הפללה.

זה לא שיש עובר אורח והוא יגיד שהוא לא עשה

אנחנו לא רוצים שוטר שיושב ומאזין לבית בושת ומחכה שינצלו אישה ואז הוא ייתן את הקנס. בעניין הזה אני אזכיר משהו שלא נכנס בנוסח, ורצינו מאוד שהוא ייכנס, וזה הגנה על שורדות הזנות עצמן,

אדם שנמצא בבית הבושת, וצריך להתייחס לזה. רצינו להוסיף אמירה

לרוב ההתעמרות בזונות היא בלתי נסבלת. עלה עכשיו פוסט ב-wenchy works, בדף שאנחנו מאדמנות, על מקרה איום ונורא שהמשטרה הגיעה לאישה הביתה,

אני אצטרך ללכת לבית הלקוח ואני לא יודע מה מצפה לי בבית הלקוח,

אולי כמה גברים שלא סיכמתי על זה מראש.

וזאת הכוונה של המשטרה ושל משרד המשפטים, שמאחר שאנחנו מדברים בחוק חדש שמפליל התנהגות שהיתה מותרת,

של המגע המיני תמורת

לא, צריך להוכיח את זה בראיות כדי להקים בכלל את החזקה. אלה הבהרות שהיה לי חשוב

לגבי

לא ניסינו כאן להעביר מסר אחר. שתי הערות: 1. לגבי הנושא של "מעשה

שם נאמר שהיה ולשוטר/לקצין משטרה יש יסוד להניח

נמצא שם למטרה זו. גם זו אופציה שאינה מדברת דווקא על הספק הסביר,

של ספק ישר משחרר מישהו מעבר לספק סביר. אבל אם אנחנו לא

זה יהיה שוטר עם בגדים אזרחיים,

גם אם לא, צריך לכתוב את זה בחוק. חשוב, לפרוטוקול,

ברור שלמרות שסעיף 5 לחוק העבירות המינהליות לכאורה אומר שצריך למנות מפקחים, ונכון שיש את (ג)(1) שאומר שגם השר לביטחון פנים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

כלומר,

אכיפת העבירות האלה.

לכן אנחנו מבקשים תקנים. היתה כאן

הסתכלנו על עוד כל מיני עבירות,

אבל עדיין יש עבירות מינהליות עם קנסות בסדר גודל זה. אני חושבת שזה מייצר קצת

עכשיו מה אנחנו עושות? מעלות את המחיר.

אבל משום שזו ההצעה שהממשלה מוכנה להעביר, וזה מה שאנחנו דנות ודנים בה, אז המינימום הוא שהסכום יהיה משמעותי כדי שיהיה ברור

נשאר קבוע.

וואלה, כדאי לו להגיע לפעם שלישית. לפי חוק העבירות המינהליות אפשר להגיש כתב אישום במקרים מסוימים. שושי אולי תסביר את הרקע לזה. בכל מקרה,

אז למה שלא תשימי 5,000?

5,000. צריך להגיד, חברתי בסערת נפש מובנת לגמרי, אבל צריך להגיד שאנחנו לא מציעות את זה לאוכלוסיות חלשות,

אני קוראת את סעיף 4 אמצעי חלופי לקנס מינהלי 4. (א)שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת

ומהמקום הזה למנוע את הישנות המעשה. זה חלק ממהלך שהוא יותר כולל, ליצור איזשהו תהליך חברתי של שינוי היחס לתופעת הזנות.

כל המנגנון הזה הוא מנגנון שצריך לבנות אותו וזה ייקבע בתקנות. הסיבה שביקשנו להוסיף "בין היתר", אם הבנו נכון אין לזה התנגדות,

למשל התייחסות לדפוסי חשיבה והתנהגות ולא תהיה מקובעת אך ורק למטרות

מאחר שנצטרך לדון, נעשה את זה. אדוני, רק גם להגיד שבעיקר על בסיס דבריה של אמי,

מענים קיימים שרק בעזרת השם ילכו ויתרחבו,

הם "אוהבים פיצה", הם עושים את הכול בהסכמה והם לא יכולים לדעת אם מולם אישה שטוב לה או אישה מצולקת. אני לא מסכימה עם הגישה הזאת, ואני אגיד למה. אכן לזנאים אין דרך לדעת מה חווה אישה

מצד אחר יש את כל המינוח של חופש הבחירה,

בנוגע לקבוצה השנייה, נניח שקיימת כזאת אני לא רוצה להתווכח חשוב לי מאוד להזכיר פה את תורת הצדק של ג'ון